על סדר-היום: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 65) (סימון תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש), התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת ינון אזולאי ורם בן ברק. אנחנו בעד ההצעה הזאת וחסכתם לנו להגיש הצעת חוק. בדיונים המקדמיים שעשינו בנושא המזון והחקלאות, הנושא הזה עלה.

היועץ המשפטי, רוצה לנצל את העניין הזה כדי להכניס תיקון נוסף שקשור לסימון מחירים בסופרים. זה אפשרי? נבדוק את זה. הרי כל היום מסמנים מחירים בסופר וזה מעלה סתם את מחיר הסחורות כשגם רשות להגנת הצרכן הגיעה למסקנה שאפשר לוותר על זה, עם תיקונים מסוימים. זו סוגיה יותר משמעותית אבל נעשה תיקון לחוק שלך ונעשה הכול ביחד. המציעים, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, רם, שביחד הגשנו את הצעת החוק הזו בקדנציה הקודמת. החוק היום אומר שלסמן על המוצרים את ארץ הייבוא, היבואן, אבל זה לא חל על המזון של החקלאים. מה שאנו מבקשים זה דבר פשוט שיהיה סימון, שכשמגיע מוצר למדף, בחקלאות, פירות, ירקות, יהיה מצוין מה הארץ שממנה הגיע המוצר. בקורונה ראינו הרבה בעיות ולאו דווקא בקורונה. אני לא יודע כמה מפקח משרד הבריאות של טורקיה למשל, על ההשקיה של העגבניות או המלפפונים שמגיעים משם או כל דבר אחר. חוץ מזה שיש פה ערך נוסף, כשאדם מישראל ירצה דווקא לקנות את התוצרת שלו - אגב אני אישית כשהולך לחנות, אם אני רואה תוצאת חקלאית ישראלית, גם אם זה עולה יותר קצת יקר אני מעדיף לפרנס את החקלאי הישראלי מאשר את הטורקי או מכל מקום אחר. לא מדבר על טיב הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל שאני חושב שזה הטיב מס' 1 ולצערי עדיין כשאנחנו מייצאים ואולי זה גם פנייה

אנחנו מייצאים את האקסטרות יותר לשם, משאירים פחות אצלנו. יש לנו במה להתגאות. או אני לא קונה במקומות הטובים. אני קונה בשוק. פעם הירקן אמר לי: תרים טלפון אביא לך את זה עד הבית.

רואה את האנשים אתה רוצה לקחת לי את זה? אז אני עושה קניות בשוק פעם בשבוע לפחות, אבל לפני שאנחנו דואגים לחקלאים בחו"ל אנו צריכים לדאוג לחקלאים שלנו. גם אם זה עולה לנו טיפה יותר יקר. אגב אני לא חושב שיש עלויות אני מאמין שמשרד הכלכלה יתייחס לזה ויגיד שיש עלויות וצריך התארגנות. אין עלויות מיוחדות. אין, ויצאנו עכשיו משנת השמיטה, הייתי מגיע לחנות והיה כתוב לי: זה אוצר בית דין, זה יבול חו"ל, אפילו בטוש. לא צריך יותר מזה. אם זה אחת הרשתות הגדולות, אולי רוצות לכבד עצמן, אז מוסיפים ביחד. גם ככה לוקחים לנו את פערי התיווך הגדולים שגם זה, אדוני היושב-ראש, צריך לטפל בפערי התיווך מהחקלאי עד הצרכן, מה שעובר בדרך זה עוד הצעת חוק שגם היא מונחת יש לראות איך לקדמה. אני לא חושב שיש פה התארגנות גדולה. מי שרוצה לדעת איך מתארגנים ישאל את החקלאים, גם את הרשתות שכותבות בשמיטה, איך זה קורה וכמה זה עולה להם אולי לורד או פס במדפסת, של הדיו, לא מעבר לכך. לכן ההצעה הזו פשוטה, קלילה. היינו מעבירים כבר היום אבל בגלל שיש הסכמות, ואני מבין את זה גם אליי פנו. אני מקבל את זה. תודה רבה. בישיבה הבאה נסים את העניין הזה. רוצים לעשות בדיקות השוואתיות. שיעשו מה שהם רוצים. בבקשה, רם בן ברק. תודה רבה, בוקר טוב. תודה, אדוני היושב-ראש, על הדיון וקידום החוק. אני חושב שהחוק הזה טריוויאלי, מתבקש. אנחנו רק יכולים לשאול עצמנו למה זה לא קרה עד היום. כל חולצה שמישהו מכם לובש כתוב איפה יוצרה. כל מזון שאתם אוכלים שבא בתפזורת, אין לכם מושג מאיפה הוא מגיע. כשאתה יודע מאיפה בא, אתה גם יודע מאיזו מדינה הוא בא ומה הפרוטוקולים באותה מדינה, במה הם משקיעים, ואם אתה מתעניין אתה יכול לאכול יותר בריא. מעבר לזה שזה עזרה ליצרנים המקומיים. לכן אין מנוס. כל התירוצים של הרגולציה ושזה ייקר, שלא יבלבלו את המוח, במילים פשוטות. זה מתבקש, על כל ארגז שמגיע לסופר צריך לומר מאיפה בא. אגב שמעתי שרוצים לבטל רגולציה, שאנחנו נהיה אירופה. בבקשה, בואו נהיה אירופה - ברפורמה בחקלאות ובסימון המוצרים. באירופה אין דבר כזה שאתה מגיע לסופר ואתה לא רואה מאיפה מגיע המוצר. אני יכול לשלוח לך תמונות מהסופרים באירופה. אין דבר כזה. אנחנו מאוד בעד אירופה, חליפה שלמה של עזרה לחקלאים, רפורמה אמיתית כולל סימון מוצרים אבל את סימון המוצרים נתחיל. בנוסף, זה גם היה בהסכם שהיה עם האוצר תקנו אותי אם אני טועה סימון המוצרים היה חלק מההסכם. אמנם לא מיושם ברובו אבל זה היה סעיף חד משמעי. ההסכם עוד לא נחתם. זה גם חלק מהחלטת הממשלה של הרפורצה. אני חושב שזה מתבקש. צריך לסכם את זה ולצאת לדרך ולא לתת לכל מיני אינטרסנטים למנוע את זה מהציבור.

בבקשה. אני רוצה להוסיף משהו שדיברנו עליו לא התמקדנו בו יותר מדי. באותה הזדמנות שכותבים על המרום של העגבניות מאיפה זה הגיע יש לכתוב בקטן כמה זה עלה לסופר. הבנו שלא מסובך לעשות זאת. אם יהיה כתוב על תפוח עץ שעלה להם שני שקלים, לא יוכלו למכור את זה בעשרים ומשהו שקלים כפי שקורה היום. זו הצעת חוק שגם מונחת שלי. לאט-לאט. עברה טרומית?

אני חושב שאפשר לכרוך את שתי הנקודות האלה, שזה יוקר המחיה.

לא מכניסה להוצאות את הסופר. שם את המחירים. כמה זה עלה. מחיר ישיר נטו. אני חושב שהעניין הזה יביך אותם מאוד כשכתוב על עגבנייה: עלה לנו שני שקל מהחקלאי ואנחנו מוכרים אותה בעשרים שקל. תהיה להם חברה אחת שתקנה את זה במחיר הזול וחברה אחת ביוקר. צריך לעשות, כמו שיש תא קולי שמתקשרים - שיהיה תא קולי כמה ירקנים מכרו את זה. כל אדם מישראל שירצה יתקשר. זה לבד יעשה את העבודה. בבקשה. אני מצטער על כך שהייתי ברשות המבצעת, לא הייתי יכול להיות חתום בכנסת הקודמת על דין הרציפות. אני שמח שהגיעו וקיימנו מקווה קיימנו. אפשר לצרף אותך. בשמחה. מצטער שלא הייתי שר החקלאות בכנסת הקודמת. מאוד מצטער. אני חושב שבאפס עלות, בכלום, אותו פתק של המחיר אפשר גם בדף A 3 לכתוב - באפס מחיר אנחנו גם מקבלים קצת שמחה וגאווה אם זה מוצר ישראלי, מקבלים מידע לצרכן שרוצה לדעת מאין זה מגיע. סופר לגיטימי. ועל הדרך מתחילים לבצע, לכל הרוחות והשדים, את מה שהוסכם לפני שנה בדיוק. האוצר מחזיק כפיקדון בלתי הגון את החקלאים כולם. מילא כשעוסקים בכסף, אבל כשמדובר בחקיקה ברגולציה? גם סוגית העובדים הזרים. מה זה המחטפים האלו, כמעט האלימות השלטונית הזו לא לבצע את הראוי לטובת החקלאות ולטובת הצרכנים, משום שלא הגיעו להסכמים בנושא מסוים? אני מציע לקדם כמה שיותר מהר, לעשות את זה פשוט, לחברי שלום, וכל הנושאים האחרים של איך לפקח חייבים לעשות. נטפל בנושאים האחרים. נתחיל עם משרד החקלאות, בבקשה. אנו לא מתנגדים אבל יש לנו כמה הערות קטנות. ראשית, אנו מבקשים למחוק את הביצים מהנוסח. ביצים לפי החוק בישראל חייבות להימכר לצרכן ארוזות. אנו לא שרוצים שישתמע שאפשר למכור ביצים בתפזורת.

רלוונטי. אי אפשר לעשות בחוק למעט ארוז ביצים? כל החוק חל על מזון שלא ארוז. הן נמכרות ארוזות.

גם מהותית אין צורך, וגם מעדיפים שזה לא יופיע פה. למרות שביצים חשוב לדעת מאיזו מדינה, כי יש מדינות שיש כל מיני מחלות. זה מסומן בחוק? בצו. אם זה בצו, תכניסו את זה לחוק. כלומר אין לכם התנגדות נסמן את זה בחוק. ארוז ומסומן, שיהיה בחוק. זה מסומן. יש תקנות שמתייחסות למוצרים ארוזים, יש תקן. אנחנו מסמנים על האריזה וגם יש חותמת על הביצה. הצעת החוק חלה על תוצרת חקלאית שאינה ארוזה מראש ונמכרת בתפזורת. גם זה לא ארוז מראש. זה לא יוצא מהתרנגולת ארוז. זה חייב לעבור תחנת מיון ולהיארז. גם דבש. דבש יש פה משרד הבריאות, זה עניין שלהם. למיטב ידיעתי, לא נמכר לא ארוז. דבש גם לא בתפזורת. דבש מגיע בצנצנת, גם אין לך האופציה. דבש אני מובן אבל ביצים מה מפריע לכם? מפריע לי שהחוק מחייב אריזה. מהלול זה חייב לעבור לתחנת מיון, שם זה עובר מיון ואריזה. זה חייב להימכר ארוז לצרכן. לכן זה מיותר פה כי זה לא בתפזורת.

בחוק. שאלתי אותה אם בחוק הם חייבים לסמן על האריזה ביצים, אז היא אומרת שזה לא בחוק,

צו זה חקיקת משנה. אבל אם יש כבר? בסדר. צריך להוציא את הביצים ואת הדבש. דבר שני, עניין של נוסח, לגבי בקר,

עופות ודגים צריך להיות רשום לפני כן: בשר, בקר צאן, עופות ודגים. אנחנו לא מדברים על בעלי חיים אלא על המזון.

נסמן את הפרה? ועוד שני דברים לגבי בקר, עופות וצאן ודגים ראשית, יש להגדיר מה זה ארץ הייצור. אני מניחה שזה ייצור המזון - מדובר על השחיטה אבל כדאי להבהיר את זה, כי בעל חיים יכול להיוולד במקום אחד, לגדול במקום אחר, להישחט במקום שלישי. שלא יהיה בלגאן. אני חושבת שנכון להגדיר: ארץ ייצור לעניין בעלי החיים זה מקום השחיטה. אבל דג לא שוחטים. מקום ההמתה. שחיטה לרבות המתה. היינו בסיור. יש 800,000 ראשי בקר וצאן שמיובאים חיים. מה קורה עם זה? זה לא צריך לסמן?

בסוף זה עניין מדיניות אבל יש להבהיר מה זה ארץ המקור איפה שנולד. אני מתייחס לבעל החיים, למזון, איפה שנשחט, איפה שהפך למזון. בעיניי. זה עניין של מדיניות. אם נשחט בחו"ל? אם שוחטים אותם באוסטרליה, ושוחטים אותם בישראל, מה הסימון שלהם? ישראל. גם כולם עוברים פיטום. רק לעניין דגים חייבים ארץ מהמים שדגו אותם. אגב אלה בייבוא, הם מגיעים מצוננים או קפואים. אתה דג אותו בנורבגיה והייבוא בא מבלגיה. תעבירי לנו הערות בכתב. דגים לפי המים הטריטוריאליים שדגו אותם. תעשו את התיקון הזה, אין בעיה. לעניין אופי הסימון, אדוני, החשש של שירותים וטרינריים, שיש פה סימונים שיגרמו לזיהום. אם עושים קיסם שנועצים בבשר, זה עלול לגרום לזיהום וצריך תקנות. מי דיבר על הבשר? שמים את הבשר מאחורי הוויטרינה. אם אתם לא חוששים על הזיהום שמגיע מטורקיה בעגבניות, אין לכם מה לדאוג. זה צריך להיות עם תקנות בהסכמת שר החקלאות.

זה חוק פשוט. אין צורך בתקנות. לא יודבק על המוצר יודבק על המדף. מה הבעיה?

מה שנכתב בנוסח, שמדובר בסימון בצמוד לתוצרת החקלאית. לא כתוב שזה על התוצרת. באופן שלא מזהם. לא צריך תקנות. כל דבר לוקח שנים. בבקשה. שלום, אני ממשרד הבריאות, לשכה משפטית. פעם הבאה ששולחים לכם מכתב, תרשמו הערות. אתם לא מתייחסים. כי זה רק שנה נמצא, זה לא הרבה זמן. קיבלתם ב-6 ביוני מייל ממני שביקשתי כדי לייעל את הדיון בוועדה אני מבקש לקבל בהקדם את התייחסותכם, בכלל זה שינויים בנוסח. היחידים ששלחו זה משרד החקלאות. למה לא יכולתם להעביר לנו? מיכל גולדברג ממשרד הבריאות מכותבת. אני לא אחראי לחלוקת העבודה במשרד שלכם. אני מקבלת את דבריך. רק הערה אחת ברשותכם למה שאמרה חגית, הפיקוח בנקודות קצה בשווקים הוא פיקוח של משרד הבריאות. תכתבו לנו. אנחנו בעד. יש לנו הסדרה בחקיקה שלנו. תעבירו לנו. לא נלאה את חברי הכנסת ואת הציבור.

הכלכלה. למה אתם נגד החוק הזה?

ראית לא מתנגדים אבל העבירו לנו שורת תיקונים. לא נורא, מותר לתת תיקונים. הח"כים מנסחים באופן כללי והמשרדים מדייקים בעניין הזה יותר עם היועץ המשפטי שלנו. רק סביב השולחן הזה עכשיו אגב התיקון המוצע לסימון תוצרת חקלאית עלה גם הנושא של ביטול מחירים בסופר וגם חובה לסמן קבלה למוצר לעוסק. ביקשתי מהיועץ המשפטי לבדוק את זה. בסדר, אני רק אומרת שהנושא של סימון מוצרים במחירים הוא מאוד רחב. יש כוונה לעשות בדיקה רוחבית מעמיקה. עזבי אותנו. אני יודע ששר הכלכלה אוהב בדיקות ומחקרים. אנחנו נסיים את החוק הזה מקסימום שבועיים. אגלה לך לגבי הבדיקה שאתם מתכוונים אמרו לנו את זה כבר לפני שנה פלוס. אם עד עכשיו לא הצלחתם לבדוק, תבדקו כשהחוק הזה יעבור, ונביא לכם עוד חוק קטן ויעבור, ועוד חוק יעבור. מה יש לבדוק? אם בלונדון לא עושים את זה, אני לא יכול לעשות את זה? מה זה מעניין אותי? הבדיקה הזאת אין בה שום דבר אבל אני מכבד את השר. רוצה בדיקה שיעשה. יש לכם שבועיים ימים כי עוד שבועיים אני מסיים את החוק. אנחנו מדברים על שני נושאים אחרים - אני מדברת על נושא בדיקה כללית ורוחבית של כל העניין של סימון מוצרים ומחירים. הדבר הזה מתבצע במסגרת המאבק ביוקר המחיה כמובן דבר שמאוד מעסיק את הממשלה. את הממשלה לא כל כך. את הוועדה אולי. את הממשלה לא ראיתי שזה מעסיק. תמשיכו להביא לנו רפורמות שעוד עשר שנים אולי יבואו לידי ביטוי. והדבר השני זה שרוצים את הנושא הספציפי הזה לבדוק. הייתה בדיקה אבל עכשיו רוצים לעשות בדיקה קצת יותר מעמיקה.

היה אצלכם מונח הרבה זמן. אני מלווה את החוק הזה שהגשתי אותו - פעם שעברה כמעט עבר. ברגע האחרון התקשר- - - אני אעשה לך את העבודה. אנחנו לא רואים מצב של בדיקה. כל משרד יכול לעשות מה הוא רוצה. שעוד שבועיים ימים מסיימים את החוק. הרשות להגנת הצרכן כיוון שבוועדה אמרתם שאין לכם בעיה לבטל את סימון המחירים, ולאור הניסיון שהיה לא יודע כמה שנים, תעבירו לנו נייר עמדה בעניין. אדוני, לא יודעת על מה אתה מדבר. אנחנו אמרנו שאנחנו בעד לבטל סימון מחירים?

היו פה נציגים שלכם ואמרו את זה. אולי תשאלי אותם.

דיברו יש כל מיני רעיונות לעשות חלופות, צגים דיגיטליים. ברור שתהיה חלופה. אף אחד לא אומר שלא יהיה סימון. הכוונה סימון על כל מחיר. זה יפחית את המחיר בסופרים. תהיה חלופה טכנולוגית. אין בעיה. בכל מקרה, יש לכם שתי אופציות, כי אמרתם שאין לכם בעיה. עכשיו אתם מתחילים לחזור בכם ולא מקובל עליי. אם לא תגידו לנו כן, נעביר את החוק הזה בלי הסכמתכם. עוד משרד? אז החקלאים,

שלום, אני מהתאחדות האיכרים בישראל. אנו רוצים לברך קודם כל על עמדת היושב-ראש, ותודה לחברי הכנסת המציעים. זה לא עמדה שלי עמדה של כל חברי הכנסת. וכל המצטרפים, שהצעת החוק הזו נבלמה ממש בדקה ה-90 לפני שהתפזרה הכנסת האחרונה רק מתוך רצון לחבר את זה לסל של דברים שהממשלה הייתה אמורה לעשות. בדקה ה-90 נכנס פה חבר כנסת שהגיש רוויזיה אחרי שזה כבר עבר ולכן אנחנו נמצאים פה שוב, וכל הטענות שעלו פה על ידי משרדי הממשלה נטענו בדיוק כפי שנטענות היום - אז, וכל הזמן שעבר הם לא מצאו את הזמן להביא את כל הבדיקות שלהם. כל הניסיונות הוולונטריים שניסו לייצר בשנים האחרונות בשביל להימנע מחקיקה לא צלחו ולא הביאו תוצאות בשטח, ולכן הגיע הזמן שתהיה פה שקיפות מלאה לצרכן שיראה מאיפה זה מגיע, וזה לא כזה מורכב. כל יום מליפים את המחיר, ולכן כשמחליפים את המחיר על אותו פתק, או אם זה בהדפסה כפי שיש כאלה שבוחרים או אם זה בסימון, אין בעיה לעשות את זה. כל הרעיון הוא שקיפות לצרכן. זה גם יעשה תחרות בסופו של דבר. יעזור ליוקר המחיה. ואם יש פה כאלה שמבוהלים מהנתון המדהים שקיבלנו ממחקר שערכנו, שישראלים מעדיפים לקנות תוצרת הארץ גם אם זה לפעמים במחיר יותר גבוה אז שיתכבדו ויוסיפו על המדפים יותר תוצרת הארץ וכך יוכלו למכור יותר. זה אני לא יודע. אם תפוח אדמה חסר מה זה יעזור? שיידעו. אני רוצה שקיפות. אדם יידע ממי קנו את זה. בחוק יש עיצום, אם לא שמים או לחילופין מטעים?

בחוק אין סנקציה מיוחדת. יש סמכות לממונה להגנת הצרכן להטיל עיצומים כספיים. תפנה בחוק הזה לעניין הזה. לא סתם באוויר. תבדוק את זה.

תציין את זה בחוק הזה, תפנה לחוק ההוא. אמרו לנו שלא באופן פורמלי למשל שמייבאים בשר מצונן או אחר ומוכרים אותו כמצונן בלי להדגיש ולצנן. כלומר יש פה הטעיה לפעמים. צודק. תכניס לגבי הבשר, בשר מצונן שיכתבו שמצונן. צודק שלום. היום אתה נותן לנו הערות. בבקשה, היועץ המשפטי. בדקנו את נושא העיצום הכספי. בסעיף 22ג לחוק יש סמכות לממונה על הגנת

אם עוסק לא סימן על גבי הטובין או במצורף להם פרטים בהתאם להוראות לפי סעיף 17. סעיף 17 זה הסעיף שאנו מתקנים, אז יש כרגע עיצום. ובמקרה של הטעיה? כי שמים את השלט תוצרת ישראל על עגבניות של טורקיה. בא המבקר של הכלכלה, רואה שיש שלט - תוצרת ישראל, אבל אפשר להניח את השלט הזה על העגבניות של

חוק הגנת הצרכן חל על כל העוסקים במשק למעט הגופים בתחום הפיננסי, אבל הוא חל באופן רוחבי על כל העוסקים במשק. אולי נגדיל את הקנסות בעניין הזה. תרשום את

אכיפה גם אמורה לאזן בין הרתעה לבין הצורך שלא לחסל את עסקיו של אותו עוסק שמטילים עליו.

סופר שלא יציג בכלל על כל עגבנייה לבד, מלפפון לבד זאת הפרה? שאלה מצוינת.

כמה בעלי עסקים קיבלו דוחות?

כל נתון שתרצו נשלח. לי יצא לפגוש אותם בפועל כמה פעמים באקראי,

ראיתי את ההתמודדות

אז מצד אחד רוצים להפחית מכסים כדי להביא עוד תוצרת מיובאת כדי להפחית את יוקר המחיה ומצד שני רוצים לסמן את התוצרת המקומית. איני יודע כמה זה מסתדר. למה אתה חושב שזה לא מסתדר? זה בסדר להעדיף תוצרת

אם איני טועה, זו הדוגמה שניתנה בדיונים שהתקיימו בכנסת

שלום, אני ממשרד החקלאות.

- - מאחר שיחידת מחירי הקרטון שבו נסחרה התוצרת,

כל דבר כזה זה עלויות, זה עוד נטל. - - - של מוצרי מזון במקורם זה דבר חשוב לצרכן, חשוב לבריאות הצרכן,

תמרים, אנחנו צריכים לדעת. אפילו שזה לא בא ישר מהעץ. אבל אנשים צריכים לדעת. אני לא מחריג כלום

היא קיימת כל יום, כל היום. אחר כך יש לנו עוד סכנה שמצביעים עליה לגבי - - - לבין ערבוב תוצרת. אני מזכיר לחברי שהחובה שאנו מבקשים להחיל בחוק היא לא למנוע לא ערבוב אלא לבצע

חד ועכשיו אנחנו צריכים לתת לחקלאים כי כולם

אז בוא נדבר על החקלאות

השאלה אם אנו צריכים לחדד משהו בנוסח כדי שיהיה שילוט לצרכן למשל ליד אותו גוש גבינה שארץ הייצור היא צרפת,

זה וולונטרי. חלק כן וחלק

הנושא השני, לא הכי קשור אבל בגלל שאתה ואני היינו בוועדה באתי ליידע אותך שנערי האוצר החמודים החברים שלנו בקשר לתמיכה הישירה של ה-700 מיליון

נסגור את הבעיה. בינתיים הם עוד לא נתנו שקל, הם מקשים, והחקלאים כבר מתמוטטים. כמו שהשום הלך התפוח הולך.

אז אולי תצרפו את המחקר הזה למשרד הכלכלה.

זה דבר שעושים אותו ברוב מדינות העולם.

עשו ערוצי טלוויזיה ואחרים, והסתבר שהפרשי מחירים עד 20% הצרכן הישראלי יעדיף לתמוך בתוצרת הישראלית. כשזה מגיע

שבועיים.

רציתי לשים את האצבע על הפיל שבחדר הרבה מהייבוא של התוצרת החקלאית נעשית על ידי הרשתות עצמן,

שמענו את לשכת

תודה.

שלום, אני מגדל פירות ויושב-ראש ענף הפירות. בקצרה, אנו תומכים ובעד הדבר הזה. גם תומכים. עו"ד ירון לוינסון, רשות ההסתדרות לצרכנות. אני רוצה לדבר מהזווית הצרכנית. ברור שאנחנו קודם כל תומכים בחוק. לצרכן הכי חשוב שתהיה לו יכולת

לגבי סימון מחירים, זה לא הנושא אבל דווקא הדבר שקיים היום, שהמדבקות זה הדבר הכי טוב שיש לצרכן- - - אנחנו דואגים לא רק לחקלאים אלא גם מתעסקים ביוקר המחיה. ברור שסימון המחירים הזה יפחית את המחירים בסופרים כי זה גם נותן להם עבודה וכוח אדם מאוד גדול, ואין צורך בזה. מספיק לסמן את זה בצורה מסוימת. אין לי ספק ששינוי השיטה יעלה את יוקר המחיר לא יוריד, כי יצטרכו פיקוח על העניין האלקטרוני. הפסקות חשמל. כבר היום הם לא מפקחים. אני לא נכנס בשיטה החדשה אבל אני חושב שאתה מגזים.

יכול להיות אבל המדבקות זה הדבר הכי פשוט והכי יעיל שיש. שיקיימו את זה גם לא לא מקיימים את זה הרשתות. לא נכון.

אין סימון מחירים בארץ.

היועץ המשפטי, אני מציע שתשב עם משרדי הממשלה ותראה איך אתה עושה תיקונים לפי ההערות שהעירו פה. אני שב ומבקש לקבל מכם התייחסות מסודרת,

כך אנו יכולים לייעל את הדיון ולהביא נוסח מתוקן שישמש מצע לדיון בישיבה הבאה כדי אפשר יהיה לקדם את הצעת החוק. כאמור ההערות היחידות שקיבלנו כתובות כרגע הן רק ממשרד החקלאות. שנית, תבדוק את העניין של סימון המחירים. אם אפשר לסיים את זה סיים. אם לא, נעביר את החוק הזה כפי שהוא. לגבי הנושא של סימון מחירים באופן כללי, היא סוגיה הרבה יותר מורכבת. זה נושא שמעוגן בחוק הגנת הצרכן - - - יותר מעשרים שנה, ונותן כן הגנה מוגברת לצרכן, ולכן יש לשקול בכובד ראש איך לתקן בדיוק את הנושא הזה. חלופות אפקטיביות כמובן. תבדוק את זה. בינתיים הרשות להגנת הצרכן במספר ישיבות אמרו שאין מניעה מבחינתם. נבהלתם מעצמכם? ברור שזה יוריד את המחירים ב-2%, 3% בערך. חבל. למה לא? הכול טוב ויפה אבל גם המחיר

אין בעיה. תשב איתם. אם זה לא מסתדר מאיזו סיבה, אקדם את החוק הזה כפי שהוא ואם לא, נקדם את שניהם ביחד. אני מציע למשרד הכלכלה לא יודע איזה מחקר השוואתי פה צריך לעשות. תעשו את זה מהר מבחינתי. הבדיקה הרוחבית שדיברנו עליה קודם נעשית לגבי בכלל סימון המוצרים והמחירים. אבל גם לגבי הצעת החוק הזו לא קיבלנו מכם התייחסות. כי העמדה היא שצריך להשלים את הבדיקה הרוחבית. אין עמדה כזאת. תעשו מה שאתם רוצים. אין מה עכשיו להמתין לאיזה בדיקה רוחבית על מיליון דברים.

יש לכם מחקר השוואתי תעשו על המיקוד הזה. הערה אחרונה ליועץ המשפטי - תיקון מס' 11 מ-2002, שהיה התיקון הגדול, נתנו לו להיכנס לתוקף 90 יום. התיקון פה שהוא זניח וקטן, הוא על פני חצי שנה. אם אפשר לשקול בחיוב לצמצם את זה ל-90 יום, שהחקלאים יוכלו להתחיל לנשום. חודש ימים. לא שמתי לב לזה. אפילו יותר טוב. גם השינוי הקטן הזה דורש התארגנות. שום התארגנות. רק שם שלט.

לא יהיה חצי שנה. חודש ימים עד חודשיים זה מספיק זמן. אל תבלבלו לנו את המוח. מספיק כבר עם הרשתות וכל הדברים האלה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:05.